בוקר טוב.

על סדר-היום: הצעת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (הוראת השעה), התש"ף-2020. אני מקדם בברכה את שר האוצר ישראל כץ. ברוך הבא, אתה מוזמן לפה בכל עת ובכל שעה.

ששר מגיע כבר פעמיים בחודש. זה נכון,

אם הייתי יודע שזה המהלך שהולך להיות,

הייתי קובע את הישיבה הזאת ביום אחר. זאת ישיבה קצרה עד 11:00. הפורום הוא נכבד אבל הנושא קצר. אני אפילו לא יודע מה

במשך ארבעה חודשים אני פועלת בנושא של השבת

יצאו. היתה לנו בעיה של איסוף נתונים, מי נסע? כמה שילם? כל הנתונים היום נמצאים במשרד האוצר. אני יודעת כמה הנושא הזה קרוב לליבו של השר ואני גם בטוחה שהוא יפעל

הדיון היום יוצר את התשתית המכינה למהלך של עידוד הצמיחה והתחרות.

ועדת הכספים, כחלק מהדיונים שנקיים. גם הצעתי לקיים דיונים מקדימים עם חברים, לשתף בפרטים וכמובן בוועדה עצמה, כמו שעשיתי למעלה מעשר שנים במשרד התחבורה בהרבה מאוד

העמיתים היו מרוויחים הרבה יותר.

הדבר הזה כמובן חוצה מפלגות ופוליטיקה כי התשתיות הן בכל התחומים. אגב, זה לא רק תחבורה. זה תשתיות תקשורת, תשתיות מים, תשתיות תיירות, הרבה מאוד תחומים אחרים של תשתיות שיש אפשרות לקדם אותן. במסגרת המהלך המרכזי,

להפסיק את הוויכוחים ומשיכת השמיכה. באירופה מסבסדים באופן ישיר את הגידול. יש נוסחה מסוימת ואז מאפשרים לפתוח ולהוזיל את המחירים לכלל הציבור. זה יותר טוב לחקלאים, זה יותר טוב

אולי יהיה לה פחות אחוז בשוק, אבל אם אנחנו נרחיב את פעילות הבנייה כמו שאנחנו מתכננים ונרחיב את פעילות התשתיות,

עבודה. זה כמו שקרה עם אל-על בשמים הפתוחים, אותן חששות. בסוף מה קרה? האחוז של אל-על והבעיות שלה זה לא בגלל השמים

מוריד הגשם.

תראו מה קורה מהצפון הרחוק ועד הדרום הרחוק.

התחומים שאני מדבר עליהם הם תחומים של הרחבת פעילות,

כמובן שצריך להגן על

אם ההיטלים היו מועלים,

זה דבר שאסור לעשות אותו. לעומת זאת, הגדלת הבנייה והגדלת ההשקעה והפיתוח של התשתיות הם יביאו

"מלט הר-טוב" נסגר והם הפכו להיות יבואנים.

צריך לקחת את כל המורכבות הזאת בחשבון, שהעובדים לא ילכו

זה היה גם כן אמצעי שאנחנו עושים אותו. אנחנו גם ננקוט בכל האמצעים אבל זה מהלך שהוא כבר פרי עבודה והוא להגיד שבהייטק ובתשתיות תאפשרו לנו לפעול כדי שנוכל להשקיע.

אנחנו לא אהבנו את זה. כשהיו פה דיונים על היציאה לחו"ל, לא אהבנו את זה. אז אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם אנחנו רוצים לבנות את התשתיות

כי המסר שלנו מאוד ברור, הציבור כספו על הכף ולכן הציבור צריך לקבוע. אותם מומחים הם אנשי ציבור. אין להם שום זיקה לתעשייה.

המחקרית.

שזה הנושא של הוראת השעה, הם מניבים תשואה נטו עודפת משמעותית לחוסך. רק שתדע שאנחנו נהיה חסרי סבלנות בעניין הזה

אני מקווה ללחוץ אותם ולהגיע עוד קודם עד סוף השנה. זאת אומרת, שתוך חצי שנה יסיימו את עבודתם. אני מוכן להתחייב פה שאנחנו נעשה את כל המאמצים שתוך 30 ימי עסקים מאז שהם נותנים את התוצאות

8%. לגבי מה שמקובל במקומות אחרים בעולם נתנו 3

הגודל. "קלפרס", קרן הפנסיה של המשקיעים בקליפורניה,

אז היא יכולה להניב תשואה עודפת למשקיע והיא

הוא העניין הוא לשחרר את החסמים אבל בצורה חכמה. לכן צריך לעשות עבודה.

זה הזמן להגביר את הגירעון כי אין לנו ברירה אחרת. תודה רבה. אפשר הערה לשר לפני שהוא יוצא? אני רוצה הערה אחת ברשותך. חברי הציג כאן לגבי נצרת. אני העליתי את זה בפני מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

היה נכון לעשות את זה. אבל בצוק העיתים ומכיוון שכרגע הוועדה שרשות שוק ההון הקימה, עדיין לא סיימה את עבודתה, אני חושבת שהדיון הספציפי שמדבר על החרגה של

להשקעות במשק הישראלי זה חיוני וקריטי במיוחד בעת הזאת. בסופו של דבר, אנחנו כרגולטורים - - - ענת,

התחום של ניהול השקעות הוא תחום מורכב. מאוד מאוד קשה - - - את אומרת שזה קיים בעולם, אז את יכולה להראות. בהשוואה לעולם, משה ברקת הראה קודם. הנתונים הם מאוד ברורים. בישראל מוסדיים מקצים בערך שליש ממה שהמקבילים שלהם בעולם. קרנות הפנסיה הגדולות בעולם

בחשיפה ממוצעת של

אני באמת לא מצליחה להבין למה זה לא חלק מהתקנות.

אני סיימתי. אבל תעני על זה. אני לא ידעתי שככה זה יהיה אחרת הייתי עושה את זה ביום אחר.

ענת, את יכולה לענות על מה ששאלתי?

אני מזדהה עם מה שאמרת ועם כל מה שאמרה ענת אבל אני מסתייג בהרבה נושאים ואני אסביר.

אחלה. אין סיבה שהכסף של החוסכים יושקע בחו"ל אלא בהשקעה בארץ. כולנו

חייב

את הישיבה.

בעזרת השם, אני מביא את זה

אני רוצה שהישיבה הבאה תהיה יותר קצרה. אנחנו מדלגים בין הוועדות.